אחר הצוהריים טובים,

כ"ה בחשוון התשפ"ב 31.10.2021. אנחנו נתחיל ברביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני, כ"ו בחשוון